אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכלכלה של ועדת הכנסת בנושא הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020. כיו"ר ועדת הכלכלה אני חייב לפתוח בעניין הבא. לפני כשבועיים או קצת יותר הייתה תקרית לא נעימה כאן בוועדת הכלכלה כשחבר כנסת התפרץ כלפי נושא משרה במשרד הבריאות, במקרה זה פרופ'